אני פותח את ישיבת ועדת החינוך,

סדר-היום: שביתת הסגל הזוטר. הנושא הזה מלווה אותי מאז שאני סטודנט, לצערי הרב. אנחנו היום מדברים על השבוע החמישי של שביתת הסגל, שכל פעם יש לו שם אחר,

הסגל הזוטר ופעם שמות אחרים. כל פתיחת שנת לימודים אנחנו שומעים על הדרכים השונות שבהם מנסים המוסדות להשכלה גבוהה בארץ לא לתת לאנשים האלה את הזכויות הבסיסיות שמגיעות להם. אלה אנשים שעובדים בתחום ההוראה בהשכלה הגבוהה. השביתה כבר בשבוע החמישי. מייד נשמע איפה זה עומד. אני כמובן פותח את הדיון בשמו של ידידי וחברי ד"ר עופר כסיף, שהוא יושב-ראש ועדת המשנה להשכלה גבוהה. אני אפתח עם חבר הכנסת עופר כסיף ואז נתקדם. תודה רבה סמי, שלום לכולם. אני מאוד שמח שמשתתפים נציגים מכל המשרדים, הארגונים והגופים שהזמנו. אני רוצה להודות גם למיטל וליהודית ולצוות ועדת החינוך. אני חייב להגיד שעד היום היתה לי תחושה שהשר להשכלה גבוהה יותר עוסק בתפקיד השני שלו שהוא מיניסטריון המים, משום שהוא ממלא פיו מים באשר לשביתה. היום סוף סוף שמעתי אותו מתבטא רק חבל שההתבטאות היתה כל-כך קשה, שלא לומר אומללה. למי שלא שמע היום את הריאיון של השר אלקין אצל רינו צרור, היתה שם לטעמי לא פחות מאשר השתלחות בשובתים ובנציגיהם. לא רק שלא היה לכך מקום אלא זה היה פסול. זה היה מביש ובוודאי לא מועיל. אני מאוד מקווה שיש איתנו נציגים של התאחדות הסטודנטים, זה מאוד חשוב. אני רוצה לשים דברים על השולחן בצורה ברורה וחשוב שהסטודנטים יהיו מודעים לזה. חשוב שכולם יהיו מודעים לזה, הציבור כולו אבל בעיקר הסטודנטים. היום האמירה שביכול השביתה היא על גב הסטודנטים והשמצות של השובתים ונציגיהם בכוח לעובדים, זה פשוט עבר כל גבול. השביתה היא למען הסטודנטים. תנאי העסקה של המרצים, של הסגל הזוטר אני יודע שהביטוי הזה לא פוליטיקלי קורקט ויש כאלה שאפילו נפגעים ממנו,

כפי שכבר אמרתי בעבר, משתמש בו כדי להמחיש כמה המצב עגום. הביטוי הזה הוא ביטוי שמבטא את המציאות, כי היחס אל המרצים הללו הוא יחד כאל זוטרים בכל המובנים של המילה ולא במובנים החיוביים. לומר שהשובתים הם כביכול פועלים נגד הסטודנטים, אין דבר שיותר מנוגד למציאות. השובתים שובתים בסופו של דבר לא רק למען האינטרס המוצדק שלהם אלא למען המערכת האקדמית כולה בכלל, למען המכללות הציבוריות שנפתחו כזכור ב-1993 כדי להנגיש את ההשכלה הגבוהה למה שמכונה הפריפריה. השביתה הזאת היא למען אלו, למען הסטודנטים מהאוכלוסיות שהוזנחו במשך שנים על-ידי המדינה. אז להאשים דווקא את השובתים שהם כביכול פועלים נגד הסטודנטים זאת השמצה פרועה ואני קורא לשר לחזור בו ולהכניס את עצמו לתוך המשא ומתן כדי לפתור את הבעיה. אנחנו בפני סכנה של ביטול הסמסטר. אנחנו יודעים שצעירים נפגעו בגלל הקורונה במיוחד,

באחוזי האבטלה וכן הלאה. אנחנו יודעים שהנשירה מהמוסדות להשכלה גבוהה גדלה בגלל הקורונה.

אני לא רוצה לקטוע אותך אבל אנחנו בדיון קצר של שעה ויש לנו פה הרבה דוברים מהמון מקומות. אתה צודק. אני אנסה לסיים כמה שיותר מהר אבל הייתי חייב להגיד את זה. כדי לקצר, אני אגע ישר בעיקר. השביתה הזאת היא שביתה שהיא מוצדקת משום שבמשך שנים הסגל הזוטר מופלה לרעה, הן ביחס לסגל הזוטר באוניברסיטאות והן כמובן ביחס לסגל הבכיר בתוך המכללות הציבוריות עצמן. קודם כל, תנאי העסקה, השכר וכל מה שנלווה לזה וקשור בזכויות סוציאליות ואקדמיות, אם זה קרן קשרי מדע, יכולת להשתתף בכנסים, לערוך מחקרים במימון של המוסדות בהם המרצים עובדים, חברות בוועדות שונות שקיימות במכללות. גם זכויות סוציאליות שעד 2008 בכלל לא היו קיימות, גם היום הן ניתנות במשורה. מה בעצם טוען האוצר? למרבה הצער והבושה ועד ראשי המכללות מחרה וחוזר אחרי האוצר. הוא אומר שני דברים עיקרים. א', כביכול יש חריגות שכר במשך שנים. הייתי עושה פה פרפראזה לאליהו הנביא ואומר: ההפלתם וגם גזלתם? במשך שנים מפלים את המרצים הללו ועכשיו רוצים לגזול מהם גם את כבשת הרש בטענה שהיו חריגות שכר. לא היה ולא נברא. גם אם היו מתגברים על חריגות שכר, הסכום שמדברים עליו הוא 6 מיליון שקלים לשנה. זה סכום שאי-אפשר למצוא אותו? לא רק בתקציב המדינה. כשאני מדבר על התקציב של המועצה להשכלה גבוהה, אנחנו מדברים על 12 מיליארד שקלים. תקציב ההעסקה במכללות הוא 200 מיליון שקלים בשנה. 6 מיליון, על זה מתווכחים? על זה מונעים מסטודנטים ללמוד ומונעים ממרצים לעבוד בתנאי העסקה נורמליים? הדרישה המקורית של המרצים השובתים היתה להשוות את תנאי העסקה שלהם לתנאים באוניברסיטה. זאת דרישה הוגנת, צודקת, שלא לומר מתבקשת מאליה. שוויה היה צריך להיות 100 מיליון שקלים, כלומר 1% מכל התקציב של המועצה להשכלה גבוהה. את זה לא מוצאים? עכשיו גם הסכימו המרצים לעבור למסלול של תנאי סגל עמית, כלומר, הם הסכימו לדרוש פחות. לרדת כרגע מהבקשה להשוואה של התנאים באוניברסיטאות. העלות פה היא כ-30 מיליון שקלים.

שליש האחוז מהתקציב של המועצה להשכלה גבוהה. את זה לא מוצאים? רק אתמול פורסם שיתנה תוכנית סיוע כלכלי לסטודנטים על-סך 800 מיליון שקלים. אני לא נכנס כרגע לתוכנית עצמה. יש לי ביקורת עליה. אני לא מתייחס אליה כי זה לא הנושא. אבל אם אפשר היה למצוא וטוב שימצאו סכום כל-כך גדול לטובת הסטודנטים אני אומר שזה טוב.

למצוא תקציב גדול למען הסטודנטים זה טוב, זה הכרחי, זה מבורך. 800 מיליון הצליחו למצוא ולא מצליחים למצוא 30 ומשהו מיליון כדי להחזיר את המרצים לעבוד בתנאים הולמים? משפט אחרון. אמרתי קודם שהמכללות קמו כדי להנגיש את מה שמכונה פריפריה, להנגיש את ההשכלה הגבוהה לפריפריה. הפגיעה במרצים היא פגיעה בסטודנטים, היא פגיעה בכל האקדמיה.

של השביתה הזאת הוא אינטרס של כל המערכת. הוא אינטרס של הסטודנטים, הוא אינטרס של המכללות, הוא אינטרס של האקדמיה הישראלית. אני קורא פה לאוצר, לשר לות"ת ולמל"ג, תרדו מהעצים, תגיעו להסכם הולם שיציל את הסמסטר, יציל את הסטודנטים וייתן למרצים תנאי עבודה הולמים כפי שצריך להיות במקום מתוקן. תודה עופר. פתיחה מאוד חשובה לדיון. לגבי האוצר לא סימנו לי שיש לנו כאן מישהו מהאוצר לצערנו הרב. ברשימת הדוברים פה אין לנו מישהו מהאוצר שיענה לנו. אדוני היושב-ראש הגעתי לכאן בעיקר כדי לשמוע את האוצר. אנחנו נציגי הציבור והאוצר הוא אוצר המדינה ששייך לציבור. הגעתי לכאן לשמוע מהאוצר מה הפערים. אני מניח שמתנהל משא ומתן שנמשך כמה שבועות. אם יש פערים אז על כמה הם עומדים? אנחנו נשמע את המשרד להשכלה גבוהה ואת מי שיש לנו מהמכללות. אני רק אחזור על שתי הדרישות שלהבנתי חשוב לומר בהקשר הזה כי כוח לעובדים מובילים את הדרישה בשם הסגל הזוטר. נשמע גם אותם. אני אומר שלושה משפטים ואחר-כך אני אכבד אותך אדוני היושב-ראש כדי שלא תשב לבד מאחר ויתר חברי הכנסת נמצאים איתנו בזום. ראשית, אני מצטרף לחברי עופר כסיף באמירה שהסגל אינו זוטר. הכינוי עצמו הוא מטבע לשון שבעיננו מסמל את היחס.

לפיכך, הוא צריך להיעלם.

אני לא רואה שום סיבה למה על אותה עבודה במוסד שהוא מתוקצב משלמים אחרת? הסגל הזוטר, מתרגלים במכללות המתוקצבות צריכים להרוויח בדיוק כמו המתרגלים באוניברסיטאות. זאת אותה עבודה ולעיתים מדובר באותו קורס ובאותם מרצים בכירים שמלמדים אבל השכר הוא לומד.

כל ההסדרים האלה של שנים של קיפוח צריכים לבוא לידי ביטוי בפתרון שלהערכתי צריך לעשות אותו עכשיו. המדינה משקיעה באמת תקציבי עתק בכל מה שקשור לסקטור הציבורי כדי להציל. מזרימים את זה לטובת הקורונה. למה לא לנצל חלק מהתקציבים האלה כדי לפתור את הבעיה הזאת שגם תחזיר את הלימודים לסדרם בהרבה מאוד מקומות. לכן אני מצטרף לדרישות של הסגל הזוטר. בעיניי הן סבירות. אני הייתי רוצה לשמוע ממשרד האוצר דווקא, ששם נמצא הפתרון, איפה הדברים עומדים. להבנתי, שם נמצא הפתרון האמיתי כי שם נמצא הכסף. האמת שבסכום שמדובר - אולי גם נשמע פתרון מהמשרד להשכלה גבוהה,

אני מודה לך אדוני. אני רוצה לפנות למיכל אבן מארגון הסגל הזוטר. בינתיים נשתמש במושגים האלה כדי שנדבר את אותה שפה. נשמח גם שהמושג זוטר ייעלם מהעולם ונמצא שם הרבה יותר מוצלח למתרגלים שעושים עבודה מדהימה.

תודה ליושב-ראש של ועדת המשנה ולאדוני על הפנייה עלי לרשות הדיבור ועל הכינוס של הוועדה החשובה הזאת. אני אגזול פחות מדקה רק כדי להגיד. אני מארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה. אנחנו לא קשורים לשביתה של המכללות כמובן, אבל אנחנו כאן בדיוק בגלל מה שאמר חבר הכנסת עופר כסיף. המאבק הזה הוא של כולנו והוא חשוב לכולנו ואנחנו כאן כדי להביע את התמיכה שלנו ואת ההזדהות שלנו בעבודה של הסגל הזוטר במכללות,

חלקם עובדים גם אצלנו. אין שום הצדק,

צדק שבעולם, שהתנאים שלהם על אותה עבודה בדיוק תהיה שונה משלנו. אפשר גם להגיד באמירה עמוקה יותר ומוסרית יותר שהעבודה שלהם אולי אפילו חשובה יותר, קשה יותר. הם באמת עושים מלאכה חשובה מאוד עבור הפריפריה. צריך לעודד אותם להמשיך לעשות אותה ולא להקשות עליהם. תודה רבה על הזכות לדבר ובהצלחה.

שמחנו לשמוע שזאת גם עמדתכם. יש כאן מישהו מכוח לעובדים? אני מרצה במכללת ספיר וחבר הנהגת איגוד הסגל האקדמי במכללות הציבוריות שתחת כוח לעובדים. קודם כל, אני גם רוצה להצטרף ולהודות לך אדוני היושב-ראש ולחבר הכנסת עופר כסיף על כינוס הוועדה החשובה הזאת. אנחנו נמצאים במאבק הזה כבר שלוש שנים. אנחנו עכשיו אחרי חודש של שביתה והמשא ומתן הזה לא מתקדם בקצב הראוי. גם לא נקבעות מספיק פגישות, למרות שנעשו פגישות בשבועיים האחרונים. השביתה כאמור מתחילה את השבוע החמישי שלה ורק בשבועיים האחרונים התחלנו לדבר בצורה יותר אינטנסיבית ועדיין יש מקום לדבר ולהמשיך לדבר בנושאים אחרים שלא נדונים. אנחנו מדברים על הנרטיב הזה של חריגות השכר, אנחנו הסכמנו ללכת לכיוון של הסדרה אף אל פי שאנחנו לא מקבלים אותנו. מבחינתנו לא נעשו חריגות שכר. יש כאן איזה מערב פרוע שהתנהל כאן במשך שנים בגלל חוסר בהירות בהנחיות ועכשיו מנצלים את ההזדמנות לעשות איזה יישור קו ולגזור מהעובדים או לגזול מהמרצים על שכר שהם קיבלו כדין מהמכללות שלהם וכתבי מינוי שנחתמו על-ידי מנהלי המכללות שלהם. שום דבר לא נעשה פה בצורה שחורגת. אף על פי כן אנחנו מוכנים ללכת למתווה כזה שמסדיר את הדברים אחת ולתמיד.

לאורך כל המשא ומתן, ההצעה היחידה שקיבלנו, גם בהינתן המצב שבו אנחנו נמצאים כיום, היא הצעה שלא זזה מילימטר מההצעה הראשונית. זאת הצעה שהמשמעות שלה היא הפחתת שכר לחלק ניכר מהמרצים. למעלה משליש מהמרצים יחוו ירידת שכר בהסכם הזה. יש בה מרכיב של השבות שכר לפחות שנה לאחור, שהערך שלהן, כפי שחבר הכנסת כסיף ציין, הוא בערך 6 מיליון שקלים מצטברים בשנה. אנחנו לא מוכנים לזה. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לקבל איזו הסדרה שאינה פוגעת בשכר. שגיא, אני רוצה להבין. איפה אנחנו תקועים? מה היתה הדרישה ואיפה אנחנו עומדים? מה הדרישה העיקרית מבחינתכם? הדרישה העיקרית מבחינתנו כרגע היא להעביר את כל המרצים מהחוץ למתווה של סגל עמית ללא פגיעה בשכר שיש להם כיום. זאת אומרת שהשכר שלהם לא ייפגע ולא ייקחו מהם - - - שגיא, מה המשמעות התקציבית של הדרישה הזאת שלכם? על כמה כסף אתם מעריכים שמדובר? הנתונים הם של האוצר. ההערכה היא שמדובר במשהו כמו 6 מיליון שקלים. המעבר לסגל עמית זה לפי הערכות של האוצר וזה סביב 34 מיליון שקלים. אלה הערכות שלהם ואנחנו כופרים באיך שהם מחשבים ולהערכתנו המספרים הם יותר נמוכים. אני רואה שנציגי האוצר נמצאים אז אני אשמח שהם יבהירו כמה עולה להעביר את מרבית המרצים לסגל עמית ללא פגיעה בשכר שלהם. אני חושב שחשוב להדגיש שהתחלנו את המאבק הזה באמת מתוך דרישה להשוות את תנאי השכר של העובדים המקופחים האלה עם תנאי השכר של העובדים באוניברסיטאות. מתוך היכרות והסתכלות בעיניים למצב של הקורונה והבנה שזה מצב שהמשק נמצא בבעיה, הסכמנו ללכת להסכם ביניים בשביל לשים את הדרישה ההוגנת, הסבירה והצודקת שלנו בצד ולהגיד לכל הפחות בואו נשים סוף למעמד הפוגעני של מורה מן החוץ. זה מעמד של מפוטרים כל שנה, שבמקום להיות מועסקים 12 חודשים בשנה הם מועסקים 8 חודשים בשנה. אנחנו מבקשים להעביר את כולם לסגל עמית. אבל הדרישה הכלכלית העיקרית שלנו זה לא שיפור שכר ניכר, זה שהעובדים שקיימים במערכת למרות שהם עברו קיפוח במשך שנים ולמרות ששנים המערכת התייחסה אליהם בצורה לא סבירה, אנחנו לא אומרים שחייבים לנו על 30 שנים של הזנחה. אנחנו מבקשים שיעבירו אותם לסגל עמית ללא פגיעה בשכר. השכר שהרווחנו עד עכשיו הוא לא שכר שגנבנו וגם לא רימינו. זה שכר שהמוסדות הבינו שמותר להם לשלם. זה יהיה גובה השכר במעבר לסגל עמית. מי אדוני?

מכוח לעובדים. שגיא, יש לך מה להוסיף? הבנתי שהאוצר הצטרפו אלינו. ברשותך, אני רוצה להוסיף שאנחנו נמצאים במשא ומתן הזה כבר כמה שבועות ללא התקדמות. אנחנו חושבים שהגיע הזמן שהבכירים של המערכת ייכנסו לחדר ויתנו את ההחלטות שלהם או את היכולת שלהם להכריע את ההחלטות. מדובר בסכומים לא גדולים. מדובר בפערים שמבחינתנו הם לגמרי עבירים, צודקים והוגנים אבל הבכירים במערכת כרגע לא מתערבים, לא הממונה על השכר, לא השר להשכלה גבוהה, שאדישים לסיטואציה הזאת. גם ועד ראשי המכללות אומרים שהם פועלים בחסות החוק והם לא יכולים להביע את עמדתם. אני חושב שהגיע הזמן שהזמן הזה ישתנה. מוריה חלמיש מהמשרד להשכלה גבוהה ואז נעבור לאוצר ולחברת הכנסת אורלי פרומן. איפה אנחנו עומדים? אדוני היושב-ראש, אני יועצת של השר אלקין. אני לא מדברת בוועדה, אני פה כדי להעביר לשר את הדברים. יש פה נציגי המשרד המועצה להשכלה גבוהה. תודה. חברת הכנסת אורלי פרומן, לפני שנעבור לאוצר. בואו נשמע את האוצר ואז אני אגיב. בבקשה נתן נהוראי ממשרד האוצר. אני עולה פה מתוך ישיבת משא ומתן שמתקיימת עכשיו. הצטערתי לשמוע שעמיתיי מכוח לעובדים שלא היו ישיבות. אני יושבים ימים ולילות מאז הישיבה האחרונה לתוך הלילה כדי להביא את האירוע הזה לפתרון. אני שמח לשמוע, אשמח גם לשמוע אם יש התקדמות. לא שומעים אותך טוב. בישיבה האחרונה הסברתי את המשמעות של חריגות לכאורה באמצע הסכם השכר. מדובר בסוף על משהו חוקי. מדובר בכספים שניתנו לא לפי הנחיות ות"ת. הנחיות ות"ת מאוד ברורות ואז בתוך האירוע הזה אנחנו צריכים למצוא פתרון. אני גם הבטחתי שאנחנו יודעים לתת מענה לרוב האוכלוסייה. נשאלתי האם מדובר על רוב של 51 או רוב אמיתי? באמת באמת, המענים שאנחנו נתנו נותנים לפחות ל-75% מהאוכלוסייה ליהנות מההסכם. אני חייב לציין שכרגע מספר מועט של מכללות, ששם תהיה איזו ירידה מסוימת בשכר, שגם אותה ריככנו בעקבות ההסדרה שנתנו, מחזיקות את שאר המכללות. אתה שוב מקוטע. אני רוצה שנשמע אותך כי זה חשוב לנו מאוד. אני אנסה עוד פעם. אני אומר שכרגע יש מספר מועט של מכללות, בין 2 ל-4 מכללות שיש שם איזו ירידה. גם שם ריככנו אותה. זאת לא ירידה על כל החריגות אלא מעין הסדרה שבאה וממצעת את הפער בין מה שהיה צריך להיות משולם לבין מה ששולם בפועל. הן מחזיקות את שאר המכללות שמחר יכולות לחתום על ההסכם הזה ולקבל מענים כלכליים, כניסה לסגל עמית. למה אתם מחריגים את המכללות הללו? על כמה כסף מדובר?

אני לא נכנס לזה, אלה דברים לחדר המשא ומתן. לא מדובר פה על משהו כלכלי. נתן, אנחנו לא מנהלים איתך כאן משא ומתן. אנחנו שואלים בשביל להבין. אנחנו גם לא הולכים לנהל איתך משא ומתן בוועדה. אנחנו רוצים להבין מה סדר גודל הבעיה מבחינת הכסף כדי להבין למה אנחנו תקועים כבר חמישה שבועות בשביתה שהיא מוצדקת ואמורה להיות פתירה. לנו הסכומים נראים סבירים ושמשרד האוצר יכול לפתור. איפה זה עומד? אני אסביר עוד פעם. סוגיית החריגות לכאורה היא לא סוגיה כלכלית. היא סוגיה שנמצאת במישור החוקי. כאשר יש תשלומים שניתנים שלא כדין אז עושים תהליך הסדרה. זאת לא שאלה של הסכום אלא זאת שאלה שצריך לעשות הסדרה. בתוך הליך של הסדרה אנחנו צריכים לבוא ולעשות משהו. הצד שלנו מוותר על חלק מהסכום לכאורה והצד השני חווה גם איזו ירידה. אנחנו מדברים על מכללות מסוימות וגם שם על עובדים מסוימים. אנחנו מדברים פה על העתיד. אני רואה בתקשורת כל מיני פרסומים על השבות על כל שנה, סכומים שאני לא יודע מאיפה הם מגיעים. זה נשמע לי כמו איזו תעמולה בשביל להמשיך את השביתה. בסופו של דבר, גם אם אנחנו מדברים על השבה מהעבר, אנחנו בתוך ההסדרה מדברים על משהו שמהווה איזו קונסטרוקציה שהיא סמלית ולא מתייחסת לכל הסכומים שניתנו. לעתיד אנחנו רוצים שהדברים ייעשו לפי הנחיות, יישור קו. אנחנו יודעים לעשות יישור קו שנותן מענה לרוב המרצים. אנחנו לא מרגישים בנוח עם זה שכל הדיונים על החריגות לכאורה הפכו להיות לדיונים שמתייחסים רק למרצים ספציפיים במכללות מסוימות. קודם כל, בואו נניח לרגע שמדובר בעניין חוקי. אני מטיל ספק בכך, לדעתי יש פה שיקולים אחרים. בואו נשים את זה רגע בצד ונניח שמדובר במשהו חוקי. מה הלינק ולמה אתם עושים לינק או מחברים באופן מלאכותי, שרירותי, שלא לומר מעבר לזה, בין הנושא של לכאורה חריגות לבין הנושא של להגיע עם השובתים ונציגיהם להסכם על תנאי ההעסקה שלהם? אין שום קשר בין הדברים. נניח לרגע שיש חריגות. אני אומר עוד פעם, אני לא מקבל את זה, אבל נניח. למה אתם לא יכולים להגיע מצד האוצר? המרצים ויתרו. אנחנו מדברים על מאבק שנמשך 3 שנים. הדרישה הראשונית של המרצים היתה השוואת תנאים לאוניברסיטאות, דרישה מוצדקת לחלוטין.

הם מבינים את הקושי, הם עושים מבחינתם צעד ענק לכיוון האוצר ואומרים, נחכה עם זה. אנחנו נוותר על השוואת תנאים לאור המצוקה של הקורונה. אנחנו מבקשים העברה לסגל עמית שמבחינה תקציבית זה שליש. למה אתם לא סוגרים את זה? מה הקשר לחריגות לכאורה? השאלה ברורה. נתן, יש לך תשובה?

אני חושב שגם עניתי על זה בישיבה הקודמת. בסוף יש פה שתי מכללות שיש בהן הליך מנהלי. כאשר יש הליך מנהלי אי-אפשר לבוא ולתת תוספות שכר וחריגות. אם רוצים ללכת להסכם שהוא מתייחס לעובדים שאין להם חריגות לכאורה ולעשות את ההפרדה הזאת, אנחנו הצענו את האופציה הזאת של ההפרדה גם בוועדה הקודמת. אבל אם רוצים שייהנו גם ממתנים כלכליים שההסכם נותן אז צריך להסדיר את הדבר הזה. אני חושב שגם בתוך הסיפור הזה של ההסדרה, אנחנו יודעים לתת מענה לרוב האוכלוסייה. חבל לנו שבשביל אוכלוסייה קטנה שנמצאת במכללות מסוימות, כל המרצים כרגע נמנעת מהם האפשרות בעצם לחתום על הסכם שנותן הטבת שכר מהיום הראשון. אני רואה שאתה עכשיו מנהל פה את המשא ומתן.

שגיא, נחזור אליך ותוכל להגיד מה שאתה רוצה. תודה נתן. אני לא רוצה להפוך את זה לשיחת משא ומתן. אני רוצה לשמוע את חברת הכנסת אורלי פרומן. תודה רבה אדוני היושב-ראש, תודה רבה עופר על הדיון. חברים, עברו חמישה שבועות מתחילת הסמסטר. הסטודנטים עוד רגע מפספסים את הסמסטר הראשון. נכון שהמאבק הוא גם לטובתם אבל בסופו של דבר ישנה פה סיטואציה של שביתה במשך חמישה שבועות. 3 שנים של מאבק, לא יעלה על הדעת. מספר ישיבות של ועדת החינוך. למה עוד מחכים? אני לא מבינה. הגענו פה לאיזה מבוי סתום מבחינת הוועדה, כי אנחנו לא נכנסים פנימה לתוך הסוגיות שנדונות. נתן, אולי תגיד לי מה עומד מאחורי ההתעקשות שלהם או מה עומד מאחורי ההתעקשות שלכם? אם המענה הוא לרוב האוכלוסייה אז יש פה איזה קטץ'.

זה שתי מכללות שמובילות מאבק או שיש פה דברים שהם נעלמים מעיני הועדה? יש פערים בין מה שאתה אומר לבין מה שכוח לעובדים אומר. אגב, כוח לעובדים מייצג את הסגל אבל יכול להיות שיש אנשי סגל שמוכנים לעלות ולומר מה קורה פה. יש שר להשכלה גבוהה שאמר מה שאמר. הממונה על השכר לא נכנס באופן אישי כי זה נראה לא מספיק חשוב. אני רואה שפרופסור גפשטיין נמצא פה גם. איפה אתם בתוך המאבק הזה כדי לנער את כל המוסדות? איפה ות"ת נמצאת? אתם יודעים מה? כמה פעמים עוד אפשר יהיה לשבת כאן ולשמוע את אותם דברים? נקווה שלא נצטרך עוד הרבה. אולי נציע מגשר חיצוני. צריך לקצוב בזמן. לקצוב בזמן מגשר חיצוני שייכנס בכל כוחו ומקצועיותו לתוך הסיטואציה הזאת ויביא אותה תוך שבועיים לידי סיום. אם 75% מהסגל כן ייהנו מהמעבר אז משהו פה נשמע לא בסדר. אני מציע שניקח מבוגר אחראי שיגשר בין כל הגורמים פה ויוציא אותנו מהמאבק הזה. יואב טאובמן מהמועצה להשכלה גבוהה. אם אפשר בקיצור כי יש לנו עוד כמה דוברים ובארבע פותחים את המליאה. תודה רבה אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. אני אגיד ברשותכם כמה אמירות קצרות.

אני רוצה להתייחס לאמירה של כוח לעובדים לגבי אי קיום ישיבות רצופות. אני יכול להגיד לכם שאנחנו מקיימים ישיבות כמעט כל יום. כשאנחנו לא מקיימים ישיבות אנחנו עושים עבודה פנימית יחד עם האוצר, ויחד עם ור"מ כדי להביא לישיבות שיהיו אפקטיביות. אני רוצה להבין את הטיעון הזה. ביחד עם כוח לעובדים ועם הנציגים של השובתים, כמה ישיבות התקיימו? אני יכול להגיד לך כהערכה, שמתחילת המשא ומתן היו למעלה מ-100 ישיבות בשלוש השנים האחרונות. אני מדבר על התקופה האחרונה. בתקופת השביתה האם התקיימו ישיבות? בוודאי. אמרתי שאנחנו מקיימים כמעט כל יום ישיבות במהלך השביתה. בקשה תמשיך. כמה שעות כל יום. דבר שני. כמו שעמיתי ממשרד האוצר ציין, יש פה בסופו של דבר הסכם שצריך להסתכל עליו גם בתמונת המקרו. יש נכון את יחידת האכיפה ואת כל נושא ההסדרה ובסופו של דבר ההסכם הזה הוא לא בשביל אוכלוסייה קטנה, הוא בשביל אוכלוסיית כלל המורים מהחוץ והסגל הזוטר במכללות. מדובר פה על סדר גודל של 6,000-7,000 אנשים שמרביתם אמורים ליהנות מההסכם הזה, לקבל הטבות מההסכם הזה. אז לבוא ולקחת חלק מהמרצים, מחברי הסגל ובגללם בעצם לבוא ולעכב את כל הדבר הזה, אני חושב שזה לא נכון. זה דבר נוסף. ות"ת, לצורך העניין, החילה את מסלול סגל עמית כבר ב-2014 ומאז יש לנו מאות רבות של חברי סגל שנכנסו למסלול סגל עמית. חלק נקלטו ישירות למסלול סגל עמית, חלק הפכו להיות ממורים מהחוץ לסגל עמית. בחלק מהמכללות אפילו נחתמו גם הסכמים קיבוציים, בין היתר גם מול ארגון כוח לעובדים בנושא הזה. גם לנושא הזה יש שיפוי מצד ות"ת למכללות שמכילות את המסלול הזה. זה קיים. לגבי הצעות קודמות שהיו עוד טרם השביתה אז בעצם השר, בשיתוף יו"ר ות"ת, עוד לפני היציאה לשביתה, ניסו לייצר איזה מתווה להסכמה בכל הנושא של הסדרה, שלהבנתי לא הוסכם על-ידי ארגון כוח לעובדים. זה ניסיון שעוד נעשה טרם היציאה לשביתה. אני חייב לציין גם שמבחינה תקציבית אנחנו בעצם הולכים עכשיו להסכם שכר על אף אי ודאות כלכלית קיצונית מאוד במשק. זה משהו שהוא מאוד ייחודי לדעתי. פה עמיתי ממשרד האוצר יוכל להרחיב טיפה יותר. אני לא מכיר איזה משא ומתן שמתקיים במגזר הציבורי בימים אלו, הסכם שכר או הסכם קיבוצי. אדוני, הם לא אשמים בכלום. זה מאבק שמתנהל כבר שלוש שנים, הרבה לפני הקורונה. זה מאבק צודק שכולם מבינים את חשיבותו וכולם מבינים את החשיבות של הפעילות של המרצים. תקראו להם איך שבא לכם, אני לא אוהב את המושג הזה של הסגל הזוטר. עדיף למצוא שם אחר. אנשים עושים עבודה מדהימה וחשובה וכולם מסכימים עם זה והם גם במאבק צודק. ממה ששמעתי עד עכשיו, אני מבין שלא מדובר במיליארדי שקלים אלא בסכום שהוא סביר. כמו שאתה אומר, הוא אמור לשרת מספר מאוד גדול של אנשים. אני רוצה לשמוע איך אנחנו מתקדמים לכיוון של פתרון ולא לנהל אצלי בוועדה משא ומתן במטרה לפרק את הקבוצה שאלה רוצים ככה ואחרים ככה. יש להם את כוח לעובדים שמייצג אותם וכך הם החליטו. לגבי האמירה שלא מתנהל שום משא ומתן. אני חושב שבתקופת הקורונה היו לנו שני מקרים מאוד בולטים, גם של העובדות הסוציאליות וגם של האחיות. התנהל משא ומתן והגיעו להסכמות. זה שהמרצים מן החוץ היום שובתים והאמת אף אחד לא בא לקראתם, זאת בעיה. אני רוצה להגיד שגם המל"ג וגם ועד ראשי המכללות לא עושים את העבודה. עכשיו ננסה לשמוע אותם. אני חושב שלא רק משרד האוצר לא לוקח שום אחריות על הנושא הזה, אלא גם הכנסת. הוגשו הצעות לדיון מהיר והצעות לסדר והכול נדחה על-ידי נשיאות הכנסת. לא הכנסת ולא הממשלה מתייחסים לנושא הזה ברצינות. אני חושב שהגיע הזמן להוציא לא רק את המרצים מן החוץ להפגנות בחוץ אלא צריך להוציא גם את הסטודנטים. 30,000 סטודנטים שסובלים מהמצב הזה. אגב, המכללות גובות את שכר הלימוד כמובן. לכן גם הסטודנטים צריכים לצאת לרחוק ולתמוך תמיכה גורפת במאבק הצודק של המרצים. אני לא מדבר אליך נציג המל"ג אלא למשרד האוצר והממשלה. אתם מתנים את זה בכל הסדרת ההחרגות האלה. החריגות האלה לכאורה אפשר לפתור אותן. בואו תחתמו על ההסכם ונטפל בחריגות שאתם טוענים שישנן. זה יכול לקחת שלוש שנים בבתי משפט אבל מייד צריך להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי, לחתום על הסכם ולהחזיר את הסטודנטים לספסל הלימודים. יואב, סליחה שקטעתי אותך. אתה רוצה להוסיף? כמו שאמרתי, אנחנו הולכים להסכם שכר באי ודאות קיצונית מבחינה כלכלית במשק. בסופו של דבר אנחנו צריכים להתחשב באיתנות הפיננסית של המכללות. באמת אנחנו בתקופה של אי ודאות. אין לנו אפילו תקציב. האי ודאות של אלפי מרצים שבמשך שנים עושים מאבק, זה לא חשוב? אני מסכים שזה חשוב, חבר הכנסת כסיף ולכן ציינתי בדבריי שכבר ב-2014 אנחנו החלנו את מסלול סגל עמית עבור המכללות. אני מסכים לדעה ולעמדה. זה גם חלק אינהרנטי שכבר הוסכם במשא ומתן. במשא ומתן הזה אין שום מתנים כלכליים. אני מבקש את רשות הדיבור כי נאמרים פה דברים לא הוגנים, לא מדויקים, שלא לומר חמור בזה. אין בהסכם הזה שום מתנים כלכליים.

אני מנהל את הישיבה. הבטחתי לחזור אליך ולא שכחתי. יש עוד כמה דוברים ואני חייב לסיים את הדיון הזה לפני ארבע. אני מבטיח לחזור אליך. תשמע את כולם ובטוח יהיה לך מה להגיד. בבקשה, עמוס ישראל. אני מרצה במינוי בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר. אני נמצא פה כדי להביע תמיכה במרצים שהם עדיין לא במינוי.

שנה לימדתי בחמש מקומות מחיפה ועד אילת. אני מכיר את המצב הזה של לחפש עבודה מסמסטר לסמסטר. אני אומר שבמונחים ערכיים, כדי שיהיה הדר, כדי שיהיה כבוד, כדי שיהיה יותר גיוון בהשכלה גבוהה, שהסטודנטים שלנו יוכלו לקבל יותר קולות ממגוון יותר גדול, ממגוון מקצועות יותר גדול, חיוני שאנשים שהם בעלי כבוד ובעלי יכולת וודאות יוכלו להקדיש את עצמם לסטודנטים שלנו.

השאלה בעיניי היא האם מתיישרים בצד הגבוה או בצד הנמוך? אין שום סיבה במונחים של הגרושים שמרוויחים, לא להתיישר לחלק הגבוה. לא בשביל אותם מרצים שצריכים לרדת בשכר, אלא בשביל הסטודנטים שיקבלו מרצים שעובדים בתנאים נאותים ויכולים לתת לסטודנטים את המוביליות החברתית שכל-כך צריך בפריפריה, במרכז ובגיוון שהחברה הישראלית צריכה. זאת עמדתי ואני מאוד אשמח שהמל"ג, ות"ת וועד ראשי המכללות לא ינסו להנמיך ולשנמך את ההוראה. פרופסור גפשטיין מוועד ראשי המכללות. תודה רבה, אני מודה ליושב-הראש ולוועדה כולה. נדמה לי שזאת פגישה ראשונה בפורום הזה של השכלה גבוהה ואני מכבד ומוקיר את חברי הכנסת שיזמו והקימו את תת הוועדה של ועדת החינוך. לגבי הנושא.

אני רוצה לציין כי חוזרים כאן הרבה על הנושא של סגל זוטר. השם סגל זוטר מבחינתנו כבר החלטנו שהסגל לא ייקרא סגל זוטר. זה סגל של מורים מהחוץ שמספרם יהיה קטן מאוד או סגל עמית הוראה. סגל עמית הוראה גם מבחינת השם וגם מבחינת המעמד האקדמי וגם מבחינת ההשתתפות בוועדות האקדמיות במכללות מבטא את החשיבות של הסגל העמית שלנו וכמה הוא חשוב לנו. הוא בעצם לב ליבן של המכללות.

היות ואנחנו מתגאים במכללות שלנו, מתגאים בסגלים שלנו, ברור שאנחנו גם רוצים להעלות ולהעצים את המעמד של הסגן, גם מבחינת המוניטין וגם מבחינה כלכלית. יש לנו בפירוש אינטרס משותף כדי לקדם את ההשכלה הגבוהה.

כמו שנאמר, מספר רב של מכללות כבר חתמו על ההסכם הזה. המכללות האלה קיימות וחברי הסגל העמית נהנים גם מתנאים כלכליים וגם מתנאים מעמדיים. לכן המצב הוא שבעצם כרגע יש 11 מכללות, מתוך 22, שהן נמצאות כי לא נחתמו הסכמים. בחלקם מאוגדים על-ידי כוח לעובדים. זה מחצית, אדוני. 11 מתוך 22 זה 50%. זה לא מעט.

50% כאשר כל התנאים פתוחים גם ל-50% האחרים. אנחנו לא מגבילים,

אנחנו מעוניינים לפתוח שסגל עמית יהיו בכל 22 המכללות. עכשיו אנחנו עומדים בפני איזה הסכם שהייתי קורא לו הסכם היסטורי כי כולם תיארו את המצב הלא הגון והלא נכון של המצב של הסגל הזוטר, כשאנחנו מאוד נמנעים מלהזכיר את השם הזה. אנחנו מעבירים למעמד אחר. כלומר, 50% כבר נמצאים שם. יש כאלה שעדיין לא ואיתם מנהלים משא ומתן יחד עם האוצר, עם ות"ת. יושבים כולנו בחדר ישיבות אחד. כמו ששמעתם, למעלה מ-100 ישיבות התקיימו על הנושא הזה וכבר הגיעו לפתרון די מלא ממש לפני הקורונה. אם לא היתה פורצת לנו הצרה הזאת, ההסכם הזה כבר היה סגור וחתום. מה לעשות והקורונה פרצה. לא אנחנו רצינו וגם לא אנחנו אחראים על הנושא התקציבי - - - אנחנו גם לא רוצים שזה יהיה תירוץ. אתה אומר כמה חשוב וצודק היה המאבק וכמעט הגעתם להסדר. אנחנו לא רוצים שהקורונה תפגע יותר אפילו בסגל העמית. אנחנו רוצים שתהיה הזדמנות. אני חושב שעכשיו הקורונה מחזירה למורה, למרצה ולכל מי שעובד בהוראה את הכבוד שלהם. אנחנו רוצים לשנות להם לא רק את השם מזוטר לעמית אלא לשמור גם על תנאי ההעסקה שלהם,

אני חייב להגיד שהמכללות הן המעסיק שלהם. אתם לא יכולים להיות מהאו"ם בקטע הזה, אתם המעסיק. אנחנו המעסיק אבל אנחנו יכולים לתת את כל הנושאים שאינם כלכליים כי בסופו של דבר בכוחנו אנחנו תלויים באוצר. אנחנו לא יכולים להחליט בנושא התקציבי אלא במשא ומתן שאנחנו עושים ומנסים כל הזמן לשפר את המצב הזה. כל הנושאים שאינם כלכליים, מבחינת המוניטין וכל מה שקיים אני חושב שגם כוח לעובדים גם להם מגיע את היישר כוח על הדרך הארוכה שעשו. הגענו אחרי שלוש שנים של דיונים להסכם מאוד מאוד מכבד, ש-80% מהאנשים יעברו מסגל זוטר לסגל עמית, שזה הישג יוצא מן הכלל. כולם יקבלו את התנאים הסוציאליים הנלווים. זה כבר לא מלמדים 4 חודשים ומפטרים אלא עובדים לפי הסכם עם תנאים סוציאליים, עם קרן השתלמות. הדברים האלה כבר קיימים בהסכם. איפה יש בעיה? הבעיה היא באמת הבעיה שכרגע הזכירו, שישנה שונות בין המכללות השונות. כשעושים עכשיו הסכם מסגרת כללי, אנחנו וגם כוח לעובדים רוצים ליישר קו. אנחנו צריכים ליישר קו. לא יתכן שיהיו 22 מכללות שכל מכללה תשלם סכום אחר למרצה כי אני לא אוכל למשוך מרצים למכללה שלי אם מכללה שנייה נותנת 25% יותר. לכן הוחלט ליישר קו. שם הבעיה, איך מיישרים את הקו? בעניין של יישור קו דובר כאן כרגע ואני חושב שזאת הנקודה. 80% מחברי הסגל שיעבור לסגל עמית הם יקבלו ולא ייפגעו.

יעברו למעמד סגל עמית, יקבלו תוספת שכר כלכליות ללא ספק. אני יכול לדבר לפחות על חברי הסגל אצלי במכללה. פרופסור גפשטיין אני בכיוון של סיכום בבקשה. נותרו שתיים שלוש מכללות שיש בעיה. אם רוצים לעשות הפרדה בין שני הדברים אז אפשר ללכת לכיוון ולחתום עם כל המכללות ועם שתיים שלוש המכללות להמשיך לדון ואנחנו יכולים לקדם את העניינים. תודה רבה אדוני. אני ממש מוחה על הדברים שנאמרו כאן. יש כאן כל-כך הרבה אי דיוקים. בבקשה, תעמיד את הדברים על דיוקם. לטענת האוצר כמעט כל המכללות חורגות. זה לא נכון שרק שתי מכללות חורגות. שתי מכללות שנגדן נפתח ההליך הן אלה שכרגע נמצאות במוקד המחלוקת לכאורה. אבל גם מכללות אחרות שלא נפתח בהן הליך עדיין נמצאות במצב של חריגה.

הסכומים שנאמרו בחדר המשא ומתן הם סכומים שנאמר לנו מה גובה ההפחתה שצפויה לנו. מדובר על למעלה מ-1,000 שקלים למרצה לחודש. זה המון כסף, זה לא סכומים זניחים.

בחדר המשא ומתן על-ידי נציגי האוצר. אז אני מבקש לדייק בעובדות.

זה ממש לא נכון. כל ההטבות והזכויות הסוציאליות נגזרים מתוך הסכומים שכבר היו קודם או אפילו פחות מהם. מדובר על יותר משתי מכללות. גם 20% זה לא נכון. נתן אמר קודם 75% והופ הגענו ל-80%. עוד פעם העיוותים האלה במספרים שהם מאוד לא מדויקים. שגיא, אני לא רוצה שנלך לאיבוד בפרטים. אנחנו רוצים לעזור לכם. אני רוצה לשאול לגבי ההצעה של חברת הכנסת פרומן. היא אמרה שהמשא ומתן הזה נתקע כבר המון זמן.

כמעט הגעתם למשהו ואנחנו שוב תקועים ויש שביתה וכולם מפסידים מהדבר הזה. השאלה אם העניין של מגשר או צד שלישי, מבחינת כוח לעובדים זה דבר שאפשר לשקול אותו או שאתם מעוניינים להמשיך לבד את המשא ומתן הזה? אנחנו מוכנים לחשוב על הדברים. אני לא רוצה לתת כאן תשובה. זה לא כוח לעובדים אלא זה איגוד סגל. מדובר על מרצים שמנהלים איתו. אנחנו נתייעץ ונקבל החלטה משותפת. אנחנו מבקשים שהדרגים הבכירים ייכנסו לחדר ויתנו את ההחלטה שלהם. הדברים המוטעים שנאמרו כאן ומטעים את כולם. פעם נאמר שזה עניין עקרוני ולא כלכלי אבל אחרי זה יואב אומר שאנחנו בתקופה של בעיות תקציביות ואין לנו כסף. אז או שהעניין הוא כלכלי או שהוא לא כלכלי. יש פה בעיות, אפשר לפתור אותן. אנחנו לא רחוקים משם. זה לא 2.5 מרצים, זה לא 20% מהמרצים. זאת אוכלוסייה גדולה, זה אלפי אנשים וזה אלפי שקלים לכל אדם. זאת פגיעה של הרבה מאוד כסף שהיא לא הוגנת, לא מדתית ולא ראויה בשם צורה במקרה הזה. תודה שגיא. אנחנו גם יודעים שהמשכורות הם לא במיליונים וש-1,000 שקלים ביחס לגודל המשכורת זה סכום כבד מאוד לאנשים שעובדים שם.

בבקשה. קודם כל, לפני שאני מציע המלצות, אני רוצה למחות באופן מאוד נחרץ ותקיף על העמדה של האוצר, על העמדה ור"מ ועל כל העמדות האנטי מרצים שנשמעו, בעיקר ברמה של לפגוע בסולידריות בין המרצים וליצור מנגנון של הפרד ומשול. ברגע שאומרים שיש אחוז כזה או אחר שייפגעו ואחוז כזה או אחר שירוויחו, מה שבעצם עושים זה לתקוע טריז בין המרצים לבין עצמם ולפגוע במאבק שלהם. זאת הנקודה האמיתית והמשמעותית ביותר. אני יוצא נגד זה באופן נחרץ ואני מציע שלא יעלו את זה יותר, בטח לא בוועדה שאני עומד בראשה. לגבי ההמלצות, אני אומר אותן בנקודות. אני לא יכול להצביע לפי הנהלים אבל אני מציע את ההמלצות הבאות: הוועדה קוראת לשר אלקין להתערב במלוא כוחו ולהוביל לפתרון הולם, הוועדה קוראת לכל הנוגעים בדבר לזרז ולהעצים את המשא ומתן כדי לתת פתרון הולם במהרה, הוועדה דורשת או קוראת לור"מ ולאוצר להוביל להסכם שבו יועברו כל המרצים שנחשבים "סגל זוטר" למסלול של סגל עמית ללא פגיעה בשכר ובתנאי העסקה שלהם. נקודה אחרונה, לא לטווח המיידי אלא לטווח הבינוני והארוך, לאחר הגעה להסכם כאמור בסעיף הקודם, הוועדה תובעת התחייבות מצד האוצר,

והמשרד להשכלה גבוהה להמשיך משא ומתן בהקדם האפשרי לטובת השגת השוואה לתנאי ההעסקה באוניברסיטאות. אלה ההמלצות שאני מציע. עופר, צריך לקצוב בזמן. אמרתי בהקדם האפשרי.

לגבי הזמנים כי מה שאמרה חברת הכנסת פרומן מאוד צודק. אנחנו כבר בשבוע החמישי, זה הרבה יותר מידי זמן. אני מקבל את זה. אני חושב שסביר לדבר על שבוע עד 10 ימים. 10 ימים שהשר אלקין יתערב בכל כוחו. כבר ביקשנו ממנו את זה. אז ההמלצה הנוספת שאנחנו נותנים לזה שבועיים כדי שזה יחזור לוועדה עם פתרון. אנחנו רוצים לשמוע בוועדה שתוך שבועיים המשא ומתן הזה התקדם והגיעו לפתרונות. שהסגל חזר לעבודה. בתנאי שהגיעו להסכם.

אז שבועיים ושאר הסעיפים אני מקווה שהם גם מוסכמים. מוסכמים. יש מישהו שמתנגד להמלצות?

תודה רבה לכם. אני מתנצל בפני אלה שלא

אני מתנצל שלא היה זמן לכולם. תודה רבה לחבר הכנסת עופר כסיף על היוזמה ולכל מי שהשתתף. אני מאוד מקווה שבשבועיים הקרובים נשמע שהגענו לפתרונות ושהדבר הזה מאחורינו.